בוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים ישיבה משותפת של ועדת הפנים ביחד עם הוועדה לביטחון פנים. היום 10 בנובמבר 2021, ו' בכסלו תשפ"ב.